שזה סקירת מנכ"ל משרד הרווחה על הסיוע לקשישים,

מר אביגדור קפלן מנכ"ל משרד הרווחה, סליחה על עיכובים הטכניים בלו"ז פה, הבמה שלך.

לנו יש כ-700 מסגרות חוץ ביתיות מארבעה סוגים: יש בהן בתי אבות,

מוסדות לאנשים עם מוגבלויות לסוגיהם,

כל המסגרות החוץ-ביתיות האלה פועלות כסדרן. כמובן שיש לנו בעיות עם הצורך לתגבר צוותים, ילדים שרוצים פה ושם לצאת לביתם, והכול תחת

ליצור איזשהו מקום שאפשר יהיה להעביר אליו

שאמורים להיות בבידוד, להעביר אותם למקום נפרד,

יש לנו ב"נופים" בירושלים

היא תיעשה גם על ידי מתנדבים וגם על ידי פיקוד העורף גם יחד. אנחנו תגברנו את המוקד שלנו, מוקד 118, הוא קולט הרבה מאוד פניות. ונעשית עבודה טובה בתוך המוקד, ניתוב כל אחת

אבל אנחנו נוודא וננסה לקדם את זה. אני מכיר את המצוקה הזו והיא אצלנו בראש סדר

שלגביהם בטח תהיה בעיה כשאין תחבורה ציבורית, איך תגיע המטפלת שאמורה לתת שעות סיעוד מהביטוח הלאומי. אנחנו גם בזה נראה איך להיערך,

כדי לעזור לאותן אוכלוסיות. אני רוצה לחזור ולומר, שמיום ראשון מתחיל המבצע שלנו של "משמרות

לגבי סעיף 10, זו השאלה השנייה,

שהיא חשובה מאוד. חייבים להשאיר להם מימון מינימלי כדי להחזיק את המשך השירות הזה. זו שאלה חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה רבה. לגבי המסמך של ה-18 במרץ

ושאלה שלישית לגבי התחבורה הציבורית: קודם כול מגיעות אלי הרבה שאלות של 25% ממה? זה אומר שכל הקווים פועלים אבל רק בפחות שעות? וגם האם נשקלה האפשרות לעשות הבדל בין עובדים חיוניים לאנשים שאינם עובדים במשרות חיוניות, כך שלמשל 100,000 מטפלות סיעודיות שמטפלות בכמה וכמה אנשים במקביל,

מפנים אותה מהמקום בשביל לפנות מקום לחולה קורונה. והיא תשושת נפש,

והיא קשישה והיא בסיכון ומזיזים אותה. אני מבקש ממך, המנכ"ל, לבדוק את המקרה הזה, ולא לאפשר פגיעה בחלשים

בעניין הזה,

שזה דבר מצוין ונכון לעשות אותו, ואני שמח מאוד שעשיתם אותו, זה לא מכסה את כל הצורך. וגם אם כל הקשישים היו מקבלים את הארוחה החמה פעם

אנחנו יוצאים, אגב, בשבוע הבא עם המבחן תמיכה לקמחא דפסחא שמקובל כל שנה, והשנה קצת התאחרנו בעניין הזה בגלל סוגיות התקציב

אני אנסה גם לדבר עם המפקחת על הבנקים וגם עם הממונה על שוק ההון, שיוציאו הנחיה שלא ינצלו את תום ליבם של הקשישים, שלא רוצים לקבל את הטיפול באינטרנט אלא רוצים להמשיך לקבל אותו בדואר רגיל. אז אני אטפל בזה אישית.

ואני חושב שזה באמת לא בסדר,

אבל אנחנו משתמשים באותו מפעיל של הביטחון התזונתי גם לפעולות אחרות, כמו כרגע תווי הקנייה האלה שאנחנו הולכים לחלק באמצעותו וביחד איתו. ככל שנוכל למטרות נוספות הרי ניעזר

לכן אין כאן מצידנו שום אפליה בין שום סקטור. אבל יחד עם זאת, אני יודע שיש קשיי לוגיסטיקה מצד אחד, ויש קשיים בתפקוד של מחלקות הרווחה כדי להגדיר לנו את הצרכים מצד שני.

ואני אקח לתשומת לב השבוע הזה, כדי שלא תהיה טענה של מי מהיישובים הערביים שלא קיבל את תשומת הלב הראויה בחלוקת מנות מזון לכאלה שזקוקים

ואם האנשים לא יכולים לקבל סיוע, כי הם אפילו לא יכולים להגיע למשל למיונים הפסיכיאטריים או לאשפוזים פסיכיאטריים בגלל שיש כרגע המון בעיות מבחינה בריאותית, יכול להיות שמשרד הרווחה צריך לתת

לגבי מרכזי היום בזום אנחנו פותחים את הדבר הזה, אבל אי אפשר לצפות מאיתנו לשלם את אותו תשלום לפעילות מופחתת, מעבר לפעילות שעבורה אנחנו מתמחרים אותה כפעילות שמזכה בתשלום מלא.